אני פותח את הישיבה בנושא סיוע לענף הטקסטיל והמתפרות בארץ.

אני חבר הנהלת איגוד הטקסטיל בהתאחדות

אולי זה גם פרמטר דווקא בימים הקשים האלה. זה חצי מיליארד שקל חיסכון לאוצר המדינה. תודה רבה. מי מייצג את הממשלה? המציאות הזאת שבה ב-1 בינואר אתם יכולים להביא את סעיף 38 ולהמשיך את המיסוי של האפס האם תסכימו ללכת ל-12%, לפחות לפרק זמן מסוים?

מי משיב? סעיף 38 - - - מאריך את האפס.

אני שואל: האם אתם תביאו צו חדש שיאפשר את ה-12%, או את הפשרה של 6%? תגידו את עמדתכם. אני מאגף התקציבים. אנחנו כרגע בוחנים את הנתונים. אני יכול לציין,

מה המגמה של המחירים בשנה האחרונה.

נציג את עמדתנו המקצועית לשר, והשר והממשלה יקבלו החלטה בחודש דצמבר איך הם מתכוונים לפעול. ועכשיו אתם לא אומרים כלום?

הענף מתמוטט לחלוטין. הייתם שם? אני הייתי שם וראיתי. הייתי שם. פרנסתו של כל אדם חשובה. באמת אני אומר את זה, אני לא אומר את זה סתם. מעבר לזה, יש גם שיקולים שקשורים ליוקר מחיה, ויש שיקולים אחרים. אם רוצים להיכנס לדיון הזה ניכנס לדיון הזה, אין בעיה. אבל אם יש שאלה קונקרטית אשמח לענות. אפשר לשאול שאלה קונקרטית? אני יצרן אופנה בעצמי, יש לי גוף גדול בתל אביב. אנחנו כבר שנתיים במאבק הזה. זה התחיל בהפגנות. בהתחלה של המאבק לא ידעו בכלל שיש ייצור אופנה בישראל. זה מיזם גדול, ערבים ויהודים. אנחנו תופרים המון בעזה ובשטחים. אנחנו המיזם הכי גדול לשיתוף פעולה. העברנו נתונים למשרד הכלכלה.

עוז כ"ץ ממשרד הכלכלה נמצא פה. הוא בדק את הנתונים שלנו, את היקפי הפעילות ואישר אותם.

מדובר בערך ב-30,000 איש בשטחים ועוד 5,000 חבר'ה בצד הישראלי, היקף פעולה של 70 מיליון שקל תפירה בלבד, היקף בדים פחות או יותר בסכום דומה 180 מיליון דולר בשנה בדים. שר הכלכלה נפגש איתנו אחרי הפגנה שעשינו. אמר לנו: חבר'ה, אני לוקח יועץ חיצוני לבדוק את המספרים, את הנתונים.

לקח לו שישה חודשים. ישבו איתנו עשרות פעמים. בין היתר היינו פעמיים בוועדה. נתת להם שבועיים, אך השבועיים נהיה שנתיים. הסיפור הוא כמו בבושקה. יש לי הסכם חתום עם משרד הכלכלה, חתום עליו שר הכלכלה,

שמאשר את כל הנתונים. על פי ההסכם הזה שהם חתומים עליו, בסוף השנה שעברה הם היו אמורים להחזיר 6% מכס מגן לייצור אופנה. מה קרה? היו בחירות. זה לא פופוליסטי בבחירות לשים מכס מגן, למרות שהם יודעים שאנחנו צודקים, כולם יודעים שאנחנו צודקים. זה גם לא הגיע לקהל. אמרתי לעידו סופר מספר פעמים: אני מוכן לעשות איתך התערבות, תפעיל את מרכז המחקר והמידע של הכנסת. כל החבר'ה שמייצרים אופנה, אף אחד מהם לא מייצר ג'קט לגבר. היום ג'קטים לגבר לא מייצרים בישראל. תבדוק האם ג'קטים לגבר בשנתיים האחרונות, אחרי שאתה מקזז את הפחת של המטבע הסיני והטורקי, שהן המדינות שמתחרות בנו, האם ג'קט לגבר מחירו ירד כמו חולצת לייקרה לנשים. אם זה יקר באותו היקף אז אנחנו לא רוצים כלום מהמדינה,

אבל אם ג'קט לגבר מחירו ירד הרבה פחות מחולצת נשים, סימן שאנחנו הורדנו את המחיר, כי כולנו מייצרים לנשים, אנחנו תחרותיים. מה שקורה פה, מדינת ישראל הופכת את ענף האופנה לשוק החלב. יישארו פה טרה ותנובה, יישארו ארבעה-חמישה יבואנים גדולים שיש להם כסף. כל המתחרים הקטנים ייעלמו. יושב פה בעל חנות. אם לא אתן לו קרדיט הוא לא ישרוד. אותו בעל חנות יודע להתחרות בגופים הגדולים. אנחנו לא מדברים על 40% וגם לא על 20%. יש היום בארצות הברית 40%. לא יכול להיות שכל מדינות העולם טיפשות. העברנו להם רשימה והם אישרו את זה. אין מדינה אחת בכל העולם לא אקוודור, לא מקסיקו,

לא ארצות הברית, לא אוסטרליה שחתמה על הסכמי סחר עם סין שנתנה אפס מכס על הדבר הזה. הסיבה שזה 12% בכל מדינות ה-OECD, זה לא מספר שבא Out of the blue. בשנת 2,000 כאשר עשו את המכס באירופה הסבסוד הסיני היה 12%. תראו מה קורה בכל משרדי האוצר היום בעולם מלחמת גוג ומגוג, שעושים סובסידיה. אתמול שמו 100% מס על גבינות פרמזן בארצות הברית בגלל שהוכיחו שמסבסדים את איירבוס. לא יכול להיות שאנחנו, שאדון ביבי נתניהו יודע להכניס דולרים, הוא הבין את הקשר שבין דולרים לעזה לבין שקט, אנחנו מכניסים את אותו סכום, אנחנו תופרים בעזה בהיקף של 60 מיליון שקל בחודש. למה להרוס את המיזם שקיים? זה מטומטם. עלויות הביטחון הן הרבה יותר גדולות. אנחנו גם מייצרים כסף למדינה. למה להרוס משהו שמכניס כסף למדינה וגורם לשקט בשטחים? מדובר ב-6% או 12% עלובים, זה לא יגיע לקהל. שוב אני פונה לעידו סופר, אם הוא יוכיח לי, עם מרכז המחקר והמידע של הכנסת,

הרי זה כמו בבושקה: הוא נתן לי 6%. אמרתי לו: יש בחירות, אתה לא נותן לי 6%. מה הוא נתן לי במקום? הוא אמר לי: במקום זה תקבל 30 מיליון שקל. לא היה 30 מיליון שקל. הוא שלח אותי לרן קיוויתי, הוא אמר לי: אתה תקבל עסקה דרך עסקים קטנים. ולסיום, מה שיא האבסורד? פניתי למשרד הכלכלה ואמרתי להם: חבר'ה, השארתם לנו מכס הגנה על חגורות. אני יצרן, עושה שמלה, מביא את החגורה מסין. מה שיא האבסורד? תקשיב לי היטב: פניתי לפני שבעה חודשים בווטסאפ עם רשימת מוצרים שלא ירד עליהם המכס. אמרתי לו: נראה לך הגיוני שיבואן מביא שמלה עם החגורה באפס מס, ואני משלם על החגורה 12% מכס? זה נראה לכם הגיוני? הוא אמר לי: אין ממשלה, אני לא יכול לעשות כלום. הוא נמצא פה באולם? שעוז כ"ץ יענה לך.

פניתי אליך לפני שבעה חודשים בעניין החגורה. מה הייתה התשובה שלך? אמרת: אני לא יכול לעשות כלום.

אני משלם כל חודש מכס, כאשר היבואן לא משלם. זה שיא האבסורד. עד היום תשובה עניינית לא קיבלתי מכם. עזוב שהבטיחו לי מיליון הבטחות. אני רוצה להמשיך את הדיון הזה אבל לא אוכל להמשיך אותו עכשיו. לפני שנה אמרת שיענו תוך שבועיים. צריך לתבוע את האוצר פה. אמרתי שבועיים? לפני שנה נתת להם שבועיים. למה אתה מתווכח? לא אמרתי עכשיו "שבועיים". בפעם הקודמת. אנחנו לא רוצים שבועיים. אנחנו רוצים משהו פרקטי, לדעת מה אפשר לעשות, או שנסגור. תגיד המדינה: אני מתווה מדיניות, אני לא רוצה אופנה, לא מעניינים אותי הערבים. אני לא יכול להמשיך את הדיון בגלל סיבות אחרות. אני ממשיך את הדיון הזה, אני לא עוצר אותו, נעשה ישיבה נוספת. נקרא עוד פעם לקיים את הדיון בעניין הזה. אני גם השתכנעתי בכך שלא יורדים המחירים. אל תגיד עכשיו. אני רוצה שתחשבו. אני הולך להיפגש מחר עם שר האוצר, ואדבר גם עם שר הכלכלה. אתם הולכים לסגור את הענף הזה. סגרו את הענף. תצטרכו לשלם דמי אבטלה. אני מבקש שתבדוק את הנושא פעם נוספת. אנחנו נמשיך את הדיון. חבל שעכשיו תגיד. אני לא יכול להמשיך את הדיון עכשיו. שעוז כ"ץ יענה. הם בדקו. אני תעשיין, יושב-ראש ובעלים של רב בריח. יש לנו שישה מפעלים, ובכובע הזה אני יושב כאן בתור האחראי על הרגולציה של התאחדות התעשיינים. אני חושב, ואני לא רוצה לחזור על מה שנאמר כאן, שיש איזו קריאה לא נכונה של המצב, דווקא מן הצד של משרד האוצר. יש לנו תעשייה בישראל שמייצרת קרוב ל-10 מיליארד שקל, גם בדים ארוגים וגם אופנה כזו או אחרת, שמעסיקה כ-10,000 אנשים, משלמת מסים, מרוויחה ומובילה את הענף. למה אנחנו מסתכלים על זה, אדוני היושב-ראש, מהצד של לסגור ולחסל? למה אנחנו לא הולכים ביחד עם משרד האוצר ובונים תוכנית? כי לנו אין טראמפ. לנו אין טראמפ, יש לנו יותר מזה. יש לנו במדינה הזאת תעשיינים לתפארת. אנחנו יודעים לעשות כסף, אנחנו יודעים להרוויח. אבל אנחנו לא יכולים להילחם גם מול יצרנים סיניים, גם מול יצרנים טורקיים וגם מול הממשלה. אבל המכס לא יפתור לך את הבעיה. אישרתי לך. אני בזה מסיים. נמשיך את הדיון בישיבה נוספת על מנת להגיע לפתרונות. אני לא יכול עכשיו להגיע לזה.

לא, רגע. עם כל הכבוד, אתם לא רואים שאני חסר סבלנות? בשל סיבות אחרות שלא נוגעות לדיון. לכן מה אתה מסכם? הייתי מציע שמשרד האוצר ישב איתנו, ביחד עם התעשיינים. אנחנו נראה לו במספרים שמדינת ישראל, מצד אחד, מרוויחה, ומצד שני, זה לא משפיע על יוקר המחיה, זה לא פוגע בצרכנים בישראל אלא להיפך, שומר עליהם. תעשייה כחול-לבן היא בדיוק הסיבה.

תודה רבה. מי הגברת? אני כבר סיימתי. אני סמנכ"ל כלכלה בלשכת המסחר. אני חייבת להעיר כמה הערות. קודם כול, אני שמחה שהדיון נדחה.

אני רוצה להגיד שלגבי המחירים, הם כן ירדו. כמי שבודקים את המחירים ואני אומרת לך שאנחנו בדקנו המחירים כן ירדו, אבל נוספו לזה עלויות נוספות. נוכל להציג לך את זה,

חשוב לי להעיר פה הערה. אדון רמזי גבאי ידידי אמר את המשפט הקטן הזה בתחילת דבריו. הוא דיבר על הצונאמי הגדול שיש כתוצאה מן הייבוא בעולם. הנושא הספציפי הזה הוא הדבר המהותי בדיון פה כרגע ולא המכס. את רוצה להסיט את הדיון. פה חשוב לי להדגיש אני לא מסיטה את הדיון. אני אומרת את האמת. גברת מני, אתן לך לדבר בישיבה הבאה. אני לא נותן כעת, מספיק. ב-1 בינואר אתם תסכימו שזה יעלה ל-6%?

גיא גולדמן, אני שואל האם תסכימו שזה יהיה 6%, בניגוד לעכשיו שזה אפס. אני לא מסכים ל-6%. אני רוצה 12%. אני שואל האם זה אמור לעלות ל-6%. בכל מקרה אתייחס בקצרה עבור חברי הכנסת ואסביר מה עומד על הפרק. אני לא מסכים. אני פשוט חייב לסיים את הישיבה. אני לא פותח דיון כזה עכשיו. נעשה ישיבה נוספת. נתייחס בצורה מפורטת בישיבה הבאה. אני רק רוצה לדעת לגבי ה-6%. לפי המצב כיום, ב-1 בינואר המכס הוא 6%. האם יש לכם הרהורים בעניין הזה? נציג את עמדתנו לשר האוצר על מנת שיוכל לקבל החלטה במועד האמור. רבותי, נמשיך את הישיבה הזאת בהקדם. מי שמנהל את הבחור, הוא שצריך לשבת פה. הוא מנהל לנו את העניינים כאן. תודה רבה.